צוהריים טובים לכל הנוכחים,

ואנחנו פותחים את הישיבה. היום אני עומדת במקומה של יו"ר הוועדה, שמי טטיאנה מזרסקי,

ייתכן שהיא תיכנס בהמשך, ייתכן

היי, שלום לכולם. אז כמו שאמרו גם סיגל וגם גאיה, אני אוסיף שבאמת נעשתה עבודת מטה, עוד לא הגענו לשלב של דיונים ממש בתת הוועדה ובוועדה, אבל כן נעשתה עבודת מטה נרחבת לגבי נושא